שלום לכולם, מי שנמצא כאן פיזית ומי שנמצא בזום. אני פותחת את דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא גבול השימוש בכח סביר לפיזור הפגנות. הדיון הזה כמו הדיון הקודם בנושא הממשק בין המשטרה לאזרחים לא היה על סדר היום של הוועדה, אכבל לאור התמונות והעדויות הלא פשוטות שכולנו נחשפנו אליהן בימים האחרונים אני ביקשתי לקיים אותו באופן דחוף. זכות ההפגנה היא זכות יסודית שאנחנו לא רק מחויבים לכבד ולשמר, אלא גם לקבל בהבנה אמיתית וגם בהקשבה ולכן עלינו לדאוג שתישמר זכות ההפגנה, אם זה ברחוב בלפור, אם זה בתל אביב, אם זה במקומות נוספים ברחבי הארץ, גם אם ההפגנות האלה לא תמיד נוחות לחלק ממוסדות השלטון או עבור תושבי השכונות שבהן הם מפגינים. אני מלאת הערכה לעבודה של השוטרים בשטח. אני באמת מבינה את התנאים המורכבים שבהם הם עובדים. לעמוד מול אלפי מפגינים שבוע אחרי שבוע לשמור על הסדר, זה לא פשוט. ואני חושבת שגם בחלקים גדולים של ההפגנה השוטרים מתנהגים בצורה מכובדת וראויה לציון, אבל עם זאת, התחושה שמתקבלת מהאופן שבו אנחנו רואים את התמונות מבלפור, התמונה שמצטיירת היא קשה. תמונות ועדויות של מפגינים שנפצעו, סרטונים של מפגינים שנדחקים ונלכדים בין שורת שוטרים ומכת"זיות ומפגין שהראש שלו פשוט עף לאחור ורק בנס לא סיים עם מפרקת שבורה, אבל כן סיים עם פציעה לא פשוטה, ועוד מעט אנחנו נשמע פה את עדותו. המכת"זיות אמנם מוגדרות ככלי אל-הרג אבל זהו כלי מסוכן ויש לו נהלי עבודה ברורים. יש אגב עדויות קשות מהעולם לגבי השימוש מהמכת"זיות. האם המשטרה עשתה בו שימוש על פי הנהלים או בניגוד לנהלים, חלק חשוב בדיון יתמקד בדיוק בנושא הזה, כמו גם בשאלה האם הגיעה הוראה מגבוה לנהוג באלימות כלפי מפגינים. אני מסכימה שיש לנהוג יד קשה במפגינים, אם אכן הם מפגינים אלימות. אבל שימוש בכל כח לא סביר שמשאיר פציעות או טראומות נפשיות קשות בקרב מפגינים שאמורים להיות מוגנים על ידי הדמוקרטיה ופסיקות בג"צ הוא פסול, ולא משנה מה צבע העור שלהם, מה הם לובשים או מה היא נטייתם הפוליטית. אני לא מקבלת את הטענה לפיה היד הקשה שבה נהגו בהפגנות המתנחלים בהתנתקות, בהפגנות החרדים או בהפגנות של ישראלים יוצאי אתיופיה מצדיקה כל סוג של אלימות משטרתית כלפי ההפגנות הנוכחיות. חוסר הצדק שנעשה בעבר צריך להיות מתוקן והוא לא יכול להיות דוגמה להתנהגות בהווה.

הפיקוד הבכיר והפיקוד בשטח צריכים לקחת את תפקיד המבוגר האחראי בסיטואציה הזאת, לא משנה כמה המצב מורכב. במיוחד בימים כאלה שבהם עצמאים מפוטרים וצעירים חיים בחוסר ודאות נוראי, המרקם החברתי בישראל עדין כל כך, וחשוב שהלך הרוח בפיקוד המשטרה יפגין הנהגה וסובלנות ולא ייגרר לפרובוקציות מיותרות ושימוש באמצעים אלימים כלפי אזרחים. ההנהגה והסובלנות צריכים להיות חזקים כל כך עד שיחלחלו לאחרון השוטרים בשטח וישמרו על האמון ועל המרקם העדין שבין האזרח לרשויות החוק. נעשה סבב קצר של חברי הכנסת ונתחיל לשמוע את העדויות. בבקשה ח"כ רם בן ברק. תודה רבה גבירתי. אני גם מברך על הדיון וגם מצטרף לכל מילה שאמרת בהקדמה שלך. אנחנו נמצאים באירוע מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד מטריד ונכון שרוב שוטרי משטרת ישראל הם שוטרים שעושים את עבודתם נאמנה בסיטואציות מאוד מאוד קשות ואני רוצה לברך אותם ולחזק אותם.

יש כאן תופעה מאוד מאוד מטרידה של נבחרי ציבור שמעודדים שימוש באלימות כנגד מפגינים. רק אתמול השר אמסלם בהשיבו להצעת אי אמון כינה אותם 'אנרכיסטים' וקרא להם 'שוברי זגוגיות' למרות שאני לא מכיר זגוגית אחת שנשברה במהלך ההפגנות, אבל מה זה משנה, האמת היא כנראה לא נר לרגלי אף אחד שרוצה להסית. יש כאן עדויות חמורות מאוד לגבי הנחיות או רמיזות שהשר לביטחון פנים בתדרוכו את השוטרים מעביר את מה שהוא מצפה מהם, בחלק מהשוטרים זה מחלחל, גם אמירות של ראש הממשלה לצערי הרב שמכנה את המפגינים בכינויים שלא מתאימים להם, - - - מפגינים שבאו למחות. יש כמה דברים שגם לא נעשו. בוועדה שלך את ביקשת שתהיה ועדת חקירה על המעצר של השכל, כי היו שתי גרסאות ועד היום לא ניתנה לנו - - - לא ביקשנו ועדת חקירה, ביקשנו לקבל את הדו"ח והוא אמור להגיע עד מחר. ב-29.

עדיין לא קיבלנו, נחכה עד מחר, אני בספק אם הוא יבוא מחר. אני רוצה לדעת האם חידדו לגבי השימוש במכת"זיות האלה, האם עובדים לפי הנוהל, כי יש נהלים מאוד מסודרים לעבודה עם הדבר הזה, 25 מטר וכן הלאה, אני לא אפרט את כל הנוהל, אבל מהתרשמות שלי לא עובדים לפי הנוהל. האם נכונה העובדה שמפגינים שרצו כבר ללכת הביתה נחסמו ולא נתנו להם ללכת הביתה, זה מאוד מאוד חמור.

מבית משפט של מפגין שהשוטר קיבל את גירסתו שהשוטר שיקר במהלך הארכת המעצר, השופט קבע שהשוטר משקר ושיחרר אותו מיידית, אבל עדיין המשיך לתת לאותו שוטר להמשיך בעדויות לגבי מעצרים אחרים, ואני שואל האם אנחנו מוכנים לקבל תרבות של שקר במשטרה. אנחנו לא מוכנים לקבל תרבות של שקר במשטרה וצריך לטפל בעניין הזה ובשוטר הזה בכל חומרת הדין. האם המשטרה עושה מספיק בשביל להפריד בין חבורות של מפגינים מצד אחד לחבורות של מפגינים מצד שני, כי לפעמים יש את ההרגשה שהם נותנים להתנגשות הזאת לקרות וזה מאוד מאוד חמור. אני קורא מכאן כמוך, ומניח שכמו כל חברי הכנסת שנמצאים כאן, לפיקוד העליון,

תירגעו, הזכות להפגנה היא זכות חשובה, היא זכות לגיטימית וצריך לתת לה להיות, לא משנה אם ערבים מפגינים, חרדים מפגינים או אנשים שרוצים בהחלפת שלטון, זה לגיטימי לחלוטין וזו זכותם המלאה.

בבקשה ח"כ ג'אבר עסאקלה צהריים טובים לכולם. אני חושב שמאבק לא אלים דרך עצרות, הפגנות זו דרך מוכרת ומכובדת ברחבי העולם, אני חושב שבישראל אין סובלנות לשוטרים וגם מסתבר לא לפוליטיקאים, להרמת קול והפגנה בעצרת למול המדיניות של הממשלה, ואני חושב שאט אט אנחנו הופכים את המשטרה,

אלא הממשלה, הופכת את המשטרה לכלי שרת בשבילה. מפריע לה שמפגינים נגד ראש הממשלה אז היא מקבלת הוראות להכנס בהם ולהיכנס בהם זה אומר שבינתיים אנחנו עדיין עם עצורים ופצועים קל וכולי, אבל מי שמסתכל על ההיסטוריה הלא רחוקה של המשטרה, אנחנו יודעים כמה אזרחים ערבים נהרגו על ידי המשטרה, עשרות אזרחים ערבים נהרגו על ידי המשטרה. אני חושב שהמשטרה מתייחסת באופן מפלה, קודם כל באופן מדכא ואלים כלפי כל מחאה, וכשמדובר במחאה של קבוצות מיעוט כמו הערבים או אתיופים וכולי היא פועלת ביד קשה, ומסתבר, הפעם, בהוראות מלמעלה. זכותנו להפגין וצריך לכבד את זה.

ח"כ משה ארבל בבקשה.

אורחים נכבדים. מופיע במדרש מעשה בשפחה שהלכה לשאוב מים מן הבאר ונפל כדה לבאר והייתה מצטערת ובוכה עד שבאה שפחת המלך לשאוב ובידה כד של זהב. ונפל הכד והתחילה הראשונה לשורר. שאלו אותה 'מדוע את משוררת' אמרה 'עד עכשיו לא הייתי סבורה ששום אדם יוציא את כד החרס שלי מן הבאר שאינו נחשב, ועכשיו מי שיוציא את כד הזהב יוציא גם את הכד שלי'. בפרפראזה מהסיפור הזה, אני חושב שלא על עבודת הוועדה, כי הוועדה באמת מקיימת דיונים ביחס לכל מגזר ומגזר, אבל בית המשפט העליון מבקש תשובות על הטיפול במכת"זיות רק כאשר אוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת ואליטיסטית מטופלת, ולצערי אני אומר, הנושא הזה חייב טיפול ופיקוח שלנו, וזה לא קרה כאשר אוכלוסייה חרדית טופלה על ידי מכת"זיות, זה לא קרה - - - - - - חבר הכנסת - - - שניה, אני לא הפרעתי לך ח"כ רם בן ברק. זה לא קרה כאשר האוכלוסייה האתיופית טופלה במכת"זיות, זה לא קרה כאשר האוכלוסייה הערבית טופלה במכת"זיות ולכן לא נשאר לנו כמיעוטים במדינה הזו אלא לשורר. אנחנו צריכים לשמוח ואני לא מצטרף לביקורת אלא ממש שמח שבית המשפט העליון מתערב במקרה הזה, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, שלפחות את כד החרס שלנו מי שיוציא את כד הזהב של האוכלוסייה המסוימת הזו כנראה גם יוציא את שלנו,

ח"כ סעיד אלחרומי. תודה גבירתי היו"ר על הדיון. מאוד חשוב למראה המאורעות האחרונים. שתי נקודות, אני כמובן מסכים לכל מה שאמרת ולחלק גדול ממה שאמרו חבריי. אני למוד הפגנות בעיקר בנגב, הפגנות נגד חוק ברור שבסוף הממשלה החליטה לגנוז, אבל החליטה לגנוז לאחר עשרות עצורים שליוו את המשפחות המעצר שלהם, תיקים פליליים שליוו אותם גם בחייהם האישיים אחר כך. בואו נעמיד את הדברים במקומם. אנשים מפגינים וזו זכות יסוד להפגין. להפגין נגד ממשלה, להפגין נגד רשות מסוימת של הממסד, אם זו רשות מקומית או שר מסוים או איש פוליטי כזה או אחר. הרוח הנושבת מלשכת השר לביטחון פנים היא רוח מסוכנת. מה שאנחנו שומעים, ההדלפות ששמענו הן מאוד מסוכנות, ויש בהן מן היתר להכנס במפגינים האלה, להזיק להם, ואם לא באמצעות הכלים המשטרתיים של הפרשים והכלים האחרים, אלא באמצעות מעצרי שווא. במעצרי שווא, אם הם נופלים לידיו של שופט שמחמיר, האיש יישאר במעצר, יפתחו לו תיק פלילי, הוא הולך אחר כך לאוניברסיטה, הוא רוצה ללמוד, זה יפריע לו בקבלה למקום עבודה והחיים שלהם בעצם נהפכים. אנשים שגרים בבלפור, ליד מעון ראש הממשלה - - - - - - לקצר, יש הרבה דוברים היום.

אבל הם לא גרים במקום מרוחק, זה חלק מזה שהם גרים ליד משכן ראש ממשלה, חלק ממנו זה לסבול לא רק את הדברים הטובים ולא רק השכונה הטובה והשכונה המאובטחת, אלא גם כשיש הפגנות וההפגנות האלה הן זכות יסוד של אנשים. לכן אני קורא מכאן גבירתי היו"ר גם לשר לביטחון פנים וגם למפקדי המשטרה, תראו, אני לא מדבר על כל השוטרים ועל כל המפקדים, אבל יש לכם אחריות אישית לכל מפקד ומפקד, לשמור על המפגינים ולדאוג לכך שכולם יביעו את רצונותיהם ואת דאגתם ממה שקורה במדינה.

ח"כ אריאל קלנר בבקשה. תודה גבירתי היו"ר על הדיון. קודם כל ראשית אני רוצה לציין שאין שום הצדקה לאלימות משטרתית. במקרה של הפרה של חוק וסדר המשטרה צריכה להפעיל את המינימום של הכוח הנדרש כדי להשיב את הסדר הציבורי. זה בקשר לזה. אבל יש פה גם דברים שמה קורה כשעוברים על החוק וציין פה ח"כ ארבל על אוכלוסיות אחרות שהפגינו ואני רוצה לציין דברים שנאמרו בוועדות שונות בכנסת על ידי גורמים משפטיים שקשורים לאכיפת החוק לפני 15 שנה, בתקופה של הגירוש מגוש קטיף. שי ניצן, אז משנה לפרקליט המדינה במאי 2005 בישיבה של ועדת חוקה אחרי הבאת 192 איש להארכת מעצר בהם 75 קטינים, הוא אמר 'לא נסבול מקרים של הרמת יד וחסימת כבישים, בנושא זה נגלה אפס סובלנות, המדיניות שלנו היא לחקור ולעצור'. השופטת עדנה ארבל אמרה 'לא ניתן לחצות קוים אדומים תוך נשיאת דגל של השקפת עולם תהא אשר תהא' והגדיל אהרון ברק השופט ביולי 2005 בפסק דין שהותיר במעצר עד תום ההליכים שני מארגנים של חסימות כבישים, ביולי 2005, 'פעולתם של הנאשמים שוברת את הכלים. רטוריקה של זכויות אדם בפיהם אך פעולה של אנרכיה ופגיעה בזכויות אדם במעשיהם'. פגיעה בזכויות אדם כי הם חסמו כבישים.

אני נגד חסימות כבישים ואני חושב שלפני שבוע אגב, הפרקליטות קבעה שהיא לא תורה לחקור חוסמי כבישים כי זה חלק מחופש הביטוי. אז צריך להחליט. אז זה לא היה חלק מחופש הביטוי, ואז גם לא הייתה קורונה אגב, אבל פתאום היום חופש הביטוי הפך להיות חופש להפר גם את החוק. אז הפגנות מותרות,

זו גם שאלה בריאותית - - - לא יודעת אם שמעת את דבריי בהתחלה, אני חושבת שהיית פה בהתחלה כשאמרתי, בדיוק דיברתי גם על זה וגם נתתי כדוגמה את ההפגנות בתקופת ההתנתקות ואמרתי שאם נעשה בעבר חוסר צדק או עוול זה לא אומר שצריך להמשיך איתו.

אנחנו פה על מנת לתקן. אנחנו עם הפנים קדימה. חלילה, אני רק מזכיר את הדברים, כי אז היו אנשים שזה לא עניין אותם והיום הם מאוד מאוד דואגים לזכויות ואני חושב שהם לא תמיד דואגים לזכויות, אלא דואגים דווקא לזכויות שלהם. לגבי הנושא הבריאותי,

באמת אני מומחה קטן מאוד ברפואה, זה לא המקצוע שלי ואני לא מבין בזה שום דבר, ואני גם עושה מה שאומרים לי,

לדעתי נגיף לא מבחין

התקהלות שהיא לתפילה, בין התקהלות שהיא לחתונה ובין התקהלות שהיא להפגנה. אז אם מדובר פה, הזכות להפגנה היא זכות חשובה מאוד ואני מכבד אותה, אבל צריך איזונים גם בין זכויות. כשאין בעיה רפואית,

אמרתי,

אז תאשרו את הכל. אבל אם יש בעיה רפואית, אז בואו ניקח גם את זה בחשבון כי לא יכול להיות שחלק מהאזרחים ייפגעו פה זכויותיהם הבסיסיות ביותר והייתי קודם בדיון על נושא של חתונות קורונה, זוגות צעירים שנפגעו שממש המצוקה שלהם זועקת, לבין מציאות כזאת שפתאום כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה כי יש חופש ביטוי וזכות ההפגנה. זה הכל.

נתחיל בדיון, חברי הכנסת אתם מוזמנים בהמשך להכנס עוד ולהעיר הערותיכם. יוקרן סרטון מהימים האחרונים כדי להכניס אותנו לאווירה. זאת המכת"זית בפעולה.

לב איפה הם.

אלה התמונות של פגיעות המכת"זית. טוב, נסתפק בזה. מה שראיתם כאן, זו סיטואציה שקרתה ביום חמישי בלילה בסביבות השעה 1:30 ובעצם הסיטואציה הזאת היא אחת הטראומות הגדולות ביותר, אנחנו קיבלנו הרבה מאוד עדויות לקראת הדיון הזה והרבה מאוד

ממש קשה להבין. ומהשעה 23:00 באמת, ממש קצת זמן וכל המצב השתנה. אני עמדתי יחסית קרוב לאיפה שהמכת"זית נכנסה לפי דעתי אז זה היה ממש בהתחלה שהם רק התחילו, רק

וזה לא הייתה פגיעה אחת של מכת"זית או שתי פגיעות או שלוש פגיעות. זה היה מתחילת ההפגנה ועד סופה, גישה שבחרו לנקוט בה כלפי המפגינים. המסקנה האישית שלי זה שניסו להפחיד אותנו מלצאת להפגין שוב. זה מה שהרגשתי. כל תא הלחץ הזה, הניסיון לסגור אותנו שם,

יש עוד תמונות שרואים אבל אני כבר אחרי

אני ניסיתי לעשות את זה בימים האחרונים מכל העדויות ש- - - אם אתה יכול לספר כמה מילים על עצמך שנדע מאיפה קיבלת את האופי האנרכיסטי שלך?...

אני גר ברמת השרון, בנאדם מאוד לא אלים, מאוד לא מחפש את האקשן והאנרכיסטיות, הייתי פה כבר פעם אחת לפני בערך שנתיים או שנה וחצי ביום 'ישראל בריאה

פשוט כך.

ופשוט כלאה את כולנו בפנים, אפילו שבכלל גם לא עשינו רעש. אני חושבת שבשעה 24:00, בין שעה

עמדתי והסתכלתי על מכת"זית שבאה

אני לא יודעת אם מישהו פה חושב שזה מתקן בלונה גל, שמעתי את תת ניצב עופר שומר אתמול מתראיין אצל רינו צרור ומשתמש במילים כמו 'נרטבו', אז זה לא, הבעיה היא לא שנרטבתי ולא באתי לפה כדי להגיש קבלות על ניקוי יבש, אני שוקלת פחות מ-45 קילו וקיבלתי מכה של כנראה 70

שוטרי מג"ב שכל אחד כנראה כפול מהמשקל שלי לפחות, ופשוט לא אפשרו לי לצאת, ואני רואה

כלומר אני על המדרכה, יש מכונית חונה, ועל הכביש יש מכת"זית, זה בערך הטווח שממנו ירו את זרנוקי

'וואי מפזרים הפגנות והתקהלויות במכת"זיות במדינת ישראל בשנת 2020' כזה הלם.

להיפך, אם היית פה בתחילת דבריי אז היית

כיכר השבת שנים התושבים סובלים מאותם

כביש בר אילן, אנשים סובלים בכביש בר אילן על דברים שלא קשורים אליהם ולא מעניינים

מהפגנות בלתי חוקיות, וכשהפגנה צריכה להסתיים ב-23:00 וב-01:30 אנשים עדיין נמצאים אז זה בלתי חוקי ואני מתפלא על המשטרה במקום מכת"זית - - - למה זה בלתי חוקי? אני עוד לא שמעתי שזה בלתי חוקי לעמוד על המדרכה או ללכת ברחוב.

בלתי חוקי להתקהל מתחת לבתי מגורים בשעה 24:00 בלילה בלי רישיון,

השכנים שגרים שם וסבלו מזה. אנשים שלא יכלו לעבור בגלל שהם לא עמדו בתנאי הרישיון. למה המארגנים לא עצורים עד תום ההליכים? מאיפה אתה יודע שהם לא עמדו בתנאי הרישיון. אדוני היה שם? הם אמרו שב-23:00 בלילה זה היה אמור להסתיים. אדוני יודע ש- - - ב-23:00 בלילה המשטרה כלאה אותנו בפנים. אני מבקש זכות דיבור.

רנאל ג'בארין ואחרי זה הרב אברהם מנקיס. שלום לכולם. תודה לך על הדיון החשוב הזה. אני רנאל ג'בארין במקור מאום אל פאחם, פעיל חברתי פוליטי, כיום סטודנט בירושלים באוניברסיטה העברית. חשוב לי להגדיר את זה. כבר חודשים שאני מפגין עם חברים שלי יהודים וערבים כנגד המדיניות של הממשלה ורק בחודש האחרון אנחנו מתקבלים באלימות משטרתית. במוצ"ש האחרון כאשר קיבצתי אחריי כמה אנשים לקרוא בסיסמאות בעברית וערבית, שפות שהן רשמיות במדינה הזאת, לפני 23:00, לפני השעה הזאת שאתה מדבר עליה,

בשפה העברית והערבית ואז הגיעו אלי שישה שוטרים, התנפלו עלי, רצו את תעודת הזהות שלי, ישר 'תזדהה'. 'על מה, לא עשיתי כלום', אומר לי בטענה שקרית 'אתה בלי מסכה' אבל הבנדנה הזאת היא המסכה שלי, הבנדנה הוורודה. הלכתי איתו בלי התנגדות ובלי כלום. אמרתי לו 'על מה אתה עוצר אותי עכשיו, על מה אתה מעכב אותי' אמר לי 'על מסכה' אמרתי לו 'הבנדנה היא המסכה שלי והסמל של המחאה הזאת'. הגעתי עם חברים שלי להפגין במחאה שקטה, מחאה שהיא עממית, כל אחד יכול להתבטא בתוך המחאה הזאת. חשוב לי להגיד שבזמן הפיזור האלים של המשטרה אני ניסיתי עם החברים שלי שלא נפגענו, לפנות את הפצועים מתוך המחאה. היו בעלי מוגבלויות פצועים מהמכת"זיות, היו נשים מבוגרות - - -מהמכת"זיות. חשוב לי לפנות את הפצועים וחובשים לא יכלו להגיע מכיוון שיש ארבעה כבישים חסומים שאי אפשר להגיע לבפנים, בין אם זה באגרון ובין אם זה בכיכר פריז. מדובר במדיניות משטרתית ולא - - - שמטרתה לפגוע בזכות הדמוקרטית שלי, כאזרח מדינת ישראל. מטרתה להרתיע אותי להגיע להפגנה. אמא ואבא שלי תמיד דאגו לי לא להגיע להפגנות כל החיים שלי מכיוון שהם פוחדים שאני כערבי ישר מסמנים אותי, ישר לכלא, כמו שאמר ח"כ אלחרומי שאני נכנס ולא אכנס לאקדמיה. האירועים האחרונים נותנים לי משבר אמון קשה עם המשטרה. המשטרה שאמורה לאסוף את הנשק הבלתי חוק בחברה הערבית, להביא את השלום בין יהודים לערבים, להביא את השקט בתוך ההפגנה. היא צריכה לשמור שלא אנרכיסטים ביביסטים יגיעו לתוך ההפגנה עצמה ולא שאנשי לה פמיליה יגיעו וירביצו לחברים שלי. אני לא אאפשר עכשיו, אני אושיט יד גם לחברי הכנסת החרדים, אנחנו נמנע כל פגיעה בכל אזרח חרדי, אני גם הייתי בהפגנות של החרדים ברוממה, בכיכר השבת וגם בכניסה לעיר. אני חי בירושלים ומכיר את האזרחים בירושלים מה הם עושים. כל אזרח במדינה הזאת צריך למחות על הזכות לדמוקרטיה, כל אזרח יש לו את הזכות הדמוקרטית שלו ללכת ולמחות, יש לנו מה להגיד כצעירים. המדיניות של הממשלה מפלה אותנו וזה הזמן שלנו כצעירים להתעורר וזה הזמן שלכם כפוליטיקאים להפסיק להסית נגדנו.

חושב שהבחור הנחמד הציג את עצמו כפעיל חברתי והכל, אבל אני זוכר,

שהיית פעיל בפעילות כנגד חיילים באוניברסיטה העברית.

מה הקשר, סליחה - - - אם הוא רוצה להציג את עצמו שיציג בגילוי נאות. אני חבר כנסת מטעם הליכוד, אני מציג את עצמי. לא יכול להיות שאנשים יבואו ויציגו את עצמם כאנשים תמימים - - - - - - סליחה, אני מבקשת מכם - - - לא מקובל עלי שאתה עכשיו תלך ותעשה,

זה ממש לא מתוך העניין וזה לא המקום שאליו אני רוצה לקחת את הדיון הזה. אנחנו פה כדי לדון על המכת"זית והאם נעשה שימוש בה בכוח סביר או בלתי מידתי. זה ממש לא לעניין פה. זה ממש לא קשור, אני מצטערת. אתה מנסה לקחת את הכיוון,

מנסים לקחת את הדיון הזה לכיוון שהוא לא פרודוקטיבי. ממש לא. את לא ענית לי על מה שאמרתי. אני לא דיברתי על - - - דיברתי על משהו אחר.

אני רוצה שאנחנו נתמקד בדרך שבה המשטרה מנסה להשתלט על הפגנות. הדרך, אחד האמצעים שאנחנו רואים שימוש בימים האחרונים זאת המכת"זית ואתם באים בטענה נכונה שהמכת"זית לא נולדה אתמול ולא שלשום. לא זה מה שאמרתי, את לא, אני אגיד לך למה אני מתעקש על זה. כי אני מאוד מפחד ממה שיצא פה בדיון. כי אם תצליחי - - - אתה כבר יודע מה יצא מהדיון. לא, אני מפחד מתוצאה שאם תצליחי, ואני מכיר את המשטרה, המשטרה עובדת או ימינה או שמאלה. לא ימינה או שמאלה בנושא המדיני. אם את תצליחי לשכנע את המשטרה לא לפזר אירועים כאלה שחוסמים ומציקים לאנשים, הם יעשו את זה,

כמו שסגרו את כיכר השבת, עשר שנים לא איפשרו תחבורה ציבורית בכיכר השבת, כי המפגינים מפגינים, שייחנקו שם. מזה אני פוחד. אני פוחד מהדבר הזה. מישהו צריך לתת תשובה גם, תורידי את המכת"זית, תורידי מה שאת רוצה. תני תשובה לאזרחים שסובלים מהתמימות הזאת שב-01:30 בלילה עדיין הכביש חסום. זה הכל. אני אשמח להגיד לחבר הכנסת החצוף שקרא לי שאני - - - סליחה,

אני מצטערת. בכנסת כדי לדבר אתה צריך לקבל את רשות הדיבור שלי, אני מצטערת. ואתה קיבלת. הוא פגע בי אישית.

אני מצטערת, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו לוויכוח הזה ולא ניכנס לעניין האישי שלך. אני באתי לדבר על חברים שלי שנפגעו. והבחור הזה מדבר אליי אישית.

ואכן דיברת, והסברת והבהרת את מה שקרה שם. אנחנו רוצים עכשיו לנסות להבין את הדרך שבה המשטרה משתמשת במכת"זיות. הרב אברהם מנקיס שלום לך.

אני רוצה שתספר על הפעם שאתה נפגעת מפגיעת מכת"זית. רק אם יורשה לי, קודם כל, אני שמח מאוד, אני מופתע, חשבתי שאני בעל הניסיון הכי גדול פה בפגיעות מכת"זית ואני שמח שח"כ פינדרוס עובר אותי בזה, במהלך ההפגנות,

דבר שני, אני רוצה לומר משהו. עכשיו המכת"זית על ראש שמחתנו, אבל יש שתי נקודות הרבה יותר חשובות בניהול הפגנה, ואין ספק שיש לי פה את הניסיון הכי גדול בארגון הפגנות בשמונה השנים האחרונות. דבר ראשון, המשטרה מהקדקוד ועד סוף ההפגנה מנהלת הפגנה עם מאות הפרות חוקים ונהלים שלה, של הגוף שאמור לשמור על פיקוח החוק, אני אתן לדוגמה, רוב השוטרים בהפגנות שלנו לפחות, לא עונדים תגים. הפרשים, שזו נקודה בפני עצמה, מדברים על מכת"זיות, לא דיברנו על מכת"זיות הבואש שעוד לא הגיעו לבלפור. אני רוצה להראות תמונות של מכת"זיות - - - אחרי זה אם תרצה תיתן לנו את זה ונשים את זה ב- - - מכת"זיות בואש בריסוס אישי, התקשרו אלי אחרי ההפגנות האלה אנשים חילונים מבוגרים שאמרו לי שהם לא יכלו לישון בלילה בגלל שזה הזכיר להם תקופות אפלות. מי החכם במשטרה וזה צריך להיות עשרות כאלה, כי עד שזה מגיע לכביש זה לוקח הרבה זמן, שהחליט לארגן כזה דבר, כזה כלי לפזר כמו - - - באיזה אופן אתה נפגעת באופן אישי ממכת"זית? אני באופן אישי נפגעתי עשרות פעמים ונעצרתי עשרות פעמים ב"ה, אבל נפגעתי מסילון שאגב הוא נגד הנהלים, אין 25 מטר, יש לי כאן את נהלי המשטרה, אולי הם חידדו נהלים חדשים. גם לנו יש את נהלי המשטרה. אנחנו ניסינו לארגן את נהלי המשטרה על פי חופש המידע ולקח לנו בערך שנה וחצי עד שנתנו לנו, אחרי עתירות לבית משפט. אסור בכלל לכוון סילונים לכיוון הראש של מפגינים, גם לא מ-200 מטר. אין כזה דבר. מי שחטף פעם אחת סילון גם ממרחק של 300 מטר, יודע שאפשר למות ממכת"זית. יש לנו עשרות סרטונים של רמזורים שמתנפצים, עמודי תמרור שמתנפצים לרסיסים מפגיעת סילון. את ההפגנות שלנו, על השניה הראשונה,

בשניה הראשונה כבר מחכים לנו 40-50 פרשים ו-5-6 מכת"זיות של בואש. אנחנו עוד לא מספיקים להתארגן, אנחנו כבר מומטרים. דיברתי עם חבר, עמדו מולי שתי מכת"זיות, לא ידעתי שיש מאחורי עוד שלוש. גם את הרעש את לא יכולה לשמוע כי הוא מגיע מכל הכיוונים כשזה בהפגנות שלנו. חטפתי סילון ישיר לגב, הוטחתי לרצפה והוא המשיך במשך לפחות 40-50 שניות, ההרגשה של בנאדם שחוטף סילון לכיוון הריאות שלו זה הרגשה של טביעה. פשוט לא יכולתי לנשום והרגשתי שאם זה ממשיך, גם אי אפשר לזוז כי זה מצמיד לקרקע, הרגשתי שאני מאבד את ההכרה. הוא הפסיק את זה אחרי 40-50 שניות או דקה, לא יודע, זה עבר כמו נצח, הגב שלי היה חבול כולו, יש לי תמונות ואעביר אותן לוועדה אם יבקשו, לא יכולתי לזוז במשך שבוע. הגב שלי היה מנופח וחבול. בסופו של דבר התברר שיש לי פגיעות בכליות, גם אבן שהגיעה מיד כתוצאה מזה, כל הרופאים אמרו שזה בוודאות כתוצאה מזה, יש לי את זה במסמכים הרפואיים. הייתי מאושפז בעקבות זה כמה וכמה חודשים לסירוגין, פתאום התקף כאבים ועוד התקף כאבים. המכת"זית הורגת בסיכון די גבוה. הפרשים, הם בוודאות גמורה, שכל אחד יבין, אני מאמין שכולם ראו פה סוס משטרתי. פרש שדורך על מפגין הורג אותו. וניסי-ניסים, לא תמיד זה קורה. הם כנראה בכל זאת מיומנים בזה.

בהפגנה האחרונה פרש דרך, יש לי סרטון ותמונות של זה,

דרך, והיה עם נקבים בריאות בתל השומר במשך כמה שבועות. וממש שורה אחרונה, חבר הכנסת פינדרוס דורש שמארגני ההפגנות ילכו לכלא עד תום ההליכים. זה קורה, זה קורה בצפון קוריאה, זה קורה אולי בסין, אולי גם בנורבגיה, אני לא יודע, פה במדינה דמוקרטית, אקריא רק משפט - - - זה קרה גם בישראל. לך ל-2005.

'לזכות ההפגנה - - - כבוד בהיכל זכויות היסוד של האדם'. זה אהרון ברק אומר. אני חייב לומר לך שההתרגשות שלך מלצטט את אהרון ברק פשוט מפעימה אותי. ואותו אהרון ברק שלח למעצרים עד תום ההליכים מארגני

- - - - - - אגב, יש הקלטה של ח"כ פינדרוס - - - לא, זה לא הולך שמי שצועק מדבר. ממש לא, את צודקת סונדוס סאלח. רק עוד דבר אחד, יש הקלטה של ח"כ פינדרוס - - - לא.

- - -מבקש מהמפכ"ל ומפרגן לו על השימוש בחומר הבואש בהפגנות החרדים. יש לי את ההקלטה הזאת.

אני רוצה לצרף עכשיו בזום את תת ניצב סיגל בר צבי, ראש חטיבת שיטור במשטרת ישראל. תראי, שמענו פה סדרה של עדויות מאוד מאוד קשות על מה שקרה ביום חמישי בלילה. אני מתארת לעצמי שגם את שמעת את ה- - - אני אשמח אם תסבירי לי את הנוהל של המשטרה, איך מגיעים למצב כזה שבעצם מפגינים רוצים ללכת, רוצים לצאת והמשטרה מונעת את זה מהם ועל ידי כך בעצם גורמת לפגיעה שלהם. אני רוצה לפתוח בתודה על ההזדמנות פה גם לתת את הדין וגם להשמיע את קולנו שמאוד מאוד חשוב, אני מניחה,

ברשותך יו"ר הוועדה, אני מבקשת להציג סרטון קצר להמחיש טיפה גם את הזווית שלנו מתוך הוגנות של לתת - - - לדבר הזה.

אני רוצה להסביר שבימים אלה בצל עבודה מאוד מאומצת שלנו למעלה מארבעה חודשים, אנחנו נדרשים לטפל במאות מחאות והפגנות מדי חודש. הפגנות תכופות רבות משתתפים שדורשות מאתנו מאמץ רב מאוד בנוסף על המאמץ הרגיל שלנו, העבודה עם עבריינים, הפושעים, עולם הפשע לא יצא לשום חל"ת ואנחנו נדרשים לו כל הזמן כמו

אנחנו מבינים שאנשים רבים חווים מצוקה ופגיעות, אלה ימים קשים עבור

אנחנו מבינים את זה ושותפים לתחושת הכאב ולתחושת חוסר הוודאות,

שמעתי את העדויות וצר לי על כל אחת ואחת מהן, אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל הדבר הזה קורה לאחר הידברות ולאחר אזהרות אין

תסבירי לי את הנוהל. האם יש מדיניות של הענשה בפיזור ההפגנות. לפי מדיינות המשטרה, והיא מופעלת בכל הפגנה והפגנה גם בבלפור. לפני שאנחנו מתחילים לפזר הפגנה, ישנה הידברות.

מאיפה אתם יודעים בדיוק מה התכניות שלהם והכל.

ההתנהלות שלכם שם באותו יום חמישי בלילה היא לא התנהלות לפי כל הנהלים שלכם שאני קוראת, ממש לא מתאימה לנהלים. מי נתן את ההוראה לסגור אותם? ביום חמישי בלילה אנשים מתוך המפגינים כרזו וביקשו מאנשים

אבל בסופו של דבר,

באלימות מפגינים נגדו יש לו חלק והוא אחראי לזה. אני יכול רק דבר קטן? זאת שחיברה את הנוהל מביאה סרטון ערוך שבו עוברים

איך את מסבירה את זה? איך זה עומד בנוהל אם לא, מה שח"כ רם בן ברק

אני העברתי את זה באופן אישי ואני ביקשתי שמפקד המחוז יהיה כאן או לפחות אותו שומר, שאמרתם קודם, שהיה שם במקום. אני ביקשתי שיהיה פה קצין שהיה בשטח ואתם בחרתם לא לשלוח אותם לפה. שלחו אותך. אז גבירתי סליחה מאוד, אבל זה לא מקובל עלי. וכשוועדה בכנסת מבקשת מהמשטרה להגיע לכאן בדרך הבכיר ביותר אחרי אירועים קשים כאלה אני מבקשת שיבואו לכאן. זאת הכנסת וצריך לכבד אותנו וצריך לבוא לפה.

תודה רבה.

כן בבקשה.

כמה דברים מאוד חשובים, אני כבר ה רבה זמן מנסה לדבר. דבר ראשון, אני אישית יכול להבטיח לכם שלא שמעתי שום אזהרה לגבי המכת"זיות. השוטרים, אלפי שוטרים, אמרת שניסו להימנע מכח פיזי, ממש לא מה שרואים בסרטונים, פיזית דוחפים אותנו ברחוב אגרון, לא שומעים את המפגינים צועקים בדמעות, 'תנו לנו ללכת אנחנו רוצים הביתה', מרימים ידיים צועקים 'אנחנו נכנעים. אנחנו נכנעים.

שומעים את זה אגב בסרט, 'אנחנו נכנעים תנו לנו לצאת'. רואים את זה בסרטון עשרות פעמים, אני הייתי שם,

מדמם מהראש, מפגין אחר סוגר מעלי, אני בוכה מתחת לידיים שלו וכולנו שם צועקים 'תנו לנו לצאת מפה בבקשה'. עוד דבר חשוב מאוד, הרבה פה העלו את זה, שהמכת"זית ה יא כלי לפיזור הפגנות.

מהשעה 23:00 הייתה אמורה להיות הפגנה שקטה.

לא כולם היו שקטים, כנראה שהיה רעש והייתה עילה כלשהיא לפזר את ההפגנה. לכלי הזה של פיזור הפגנות יש נהלים. הכלי שמיועד לפיזור ההפגנה ורק בעת פיזור הפגנה תשתמש בו, יש לו נהלים איך להשתמש בו. הנהלים האלה זה היה מהרגע שהתחילו להשתמש בהן עד סוף השימוש במכת"זיות, לא היה קרוב לעמידה בנהלים לא במרחקים, לא בפגיעות, לא בשום שימוש. אז אי אפשר לתת פה שום הצדקה לשימוש במכת"זיות באותו אירוע. את רוצה להגיב על זה? אחרי זה חברי הכנסת, נעשה סבב ביניהם. בבקשה.

את שומעת את הדברים. את לא רוצה להגיב, בסדר. לא, אני דווקא אשמח להגיב.

לא שמענו. בתוך המון סואן קשה מאוד לייצר איזה דיוק בכינון אם מתכוונים לפגוע פגיעה ישירה ברגליים. אבל הטיעון הזה של המרחקים הוא טיעון שלא מבוסס על עובדות.

אנחנו לא מפרסמים אותם, אנחנו השחרנו אותם בנוהל בכוונה תחילה כדי לא לייצר את המצב שבו אנשים עוקפים את זה ומגיעים אלינו ממקומות שבהם אנחנו לא יכולים להפעיל את המכת"זית. יש מרחק מסוים שממנו אי אפשר להפעיל את הכלי זה. כשאנשים קרובים מדי אי אפשר להפעיל את זה, זה פשוט לא יכול לפגוע בהם. אז למה להפעיל אותו? רגע, מה את רוצה להגיד, שממרחק של 10 מטר את לא יכולה להפעיל את המכת"זית? אנחנו רואים את זה שם. היא מופעלת.

אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא יכולים לראות את זה. זה מדוד מעבדתית. אנחנו לא יכולים לראות את זה. ממרחק כזה קצר מכת"זית לא יכולה לפגוע. מה זאת אומרת היא לא יכולה לפגוע? - - - אלא אם כן בנאדם עומד מאוד מאוד גבוה. זה לא מה שקרה שם. את ראית את הסרט מקודם שהראינו של המדרכה - - - כן ראיתי את הסרט. אני מכירה את הסרטים האלה טוב מאוד. אז למה המכת"זית יורה? - - - הוא לא משקף והמרחק בין המכת"זית לבין המפגין לא מדוד שם בסרט. אני אומרת שזה בלתי אפשרי, הכלי הזה נמדד - - - אני מוכנה לצאת איתך לרחוב ולנסות לשחזר את הסרטון הזה.

אני מוכנה שהוועדה תצא ונשחזר את - - - גם אני מוכנה. זה נמצא תחת האחריות שלי, חשוב לי שהדבר הזה יהיה מאוד מאוד ברור. חשוב לי שאנשים לא ייפגעו בצורה כזאת שלא לשמה הכלי הזה נפגע, ובצורה כזאת בלתי אפשרי לראות זרנוקי מים. פשוט בלתי אפשרי. אבל רואים את זה בסרט.

לא. אני מצטערת. חברי הכנסת בבקשה, נעשה סבב קצר. ח"כ אליהו חסיד בבקשה. קודם כל אני מברך על הדיון הזה שהיה אמור להיות כבר הרבה זמן על המכת"זיות וכל ההפגנות, שהמשטרה, כשמגיעה להפגנה במקום לנהוג בזהירות, בפרט כלפי אנשים שעוברים ושבים סתם, היא נהפכת להיות כמו חיות טרף בשעת ההפגנה. כל הנושא של המכת"זיות, בפרט עם הבואש, זה דבר שגורם נזק לא רק לאלה שמפגינים שעליהם פה הדיון אם מגיע להם מכת"זיות או לא מגיע להם מכת"זיות, זה נהפך להיות נזק לכל מי שגר בסביבה, ובפרט הבואש, שאפשר להגיד שליד בני ברק הייתה תקופה של הפגנות בקבוצה של 20-30 חבר'ה, וכל העיר הסריחה למשך שש-שבע שעות, כך שלפעמים המשטרה יוצאת מגדרה כשהיא יוצאת להפגנות. אני חושב שזה מתחיל בראש, שצריכה להיות הדרכה לשוטרים, איך צריכה להיראות הפגנה, מה תפקידם בהפגנה. בפרט שפה אנחנו רואים בסרט שהמשטרה עצמה מציגה שהם לא עומדים בכללים שהזרנוקים משפריצים על פחות מ-20 מטר, גם פחות מ-10 מטר. יש פה בעיה שהמשטרה כשהיא מגיעה להפגנה היא שוכחת את הכללים, כאילו נעלמו כל הכללים איך צריכים להתנהג מול בני אדם, כאילו מתנהגים פה מול מחבלים באמצע מבצע צבאי או משהו כזה. המשטרה צריכה לזכור שהפגנה זה צריך להיות טיפול אישי, טיפול מחשבתי, טיפול בצורה עדינה כמו שהחוק באמת מחייב.

אני מבקש להביע מורת רוח על הכינוי 'חיות טרף' לשוטרים, אני לא מקבל אותו. אני חס ושלום לא מכנה שוטרים חיות טרף, אני אומר שזה נראה בתמונות כך. אני לא חושב חס ושלום, השוטרים גם עומדים בפני סיטואציה לא קלה ואני מבין את זה, אבל הם שוכחים - - - חשוב גם להכיר את - - - אם נשמע שאני אומר 'חיות טרף' על השוטרים אני חוזר בי מהמילים האלה, זה לא חיות טרף חס ושלום רק זה נראה כמו בשעת מלחמה. תודה. ח"כ רם שפע רצית? קודם כל משה ארבל, אני מחזק את זה שאתה תמיד שומר ולא בצחוק אני אומר, על הערכים של הדיון פה באופן כללי, אני רואה את זה בהרבה דיונים, אני מחזק אותך. מיקי תודה וסחטיין על הדיון הזה. אני חושב שהוא סופר חשוב ואני רוצה לנסות ולא לרדת לתוך עומק הפרטים, אלא רגע לדבר על העיקרון. יש איזה ניסיון, וכן, כולנו חלק מהמערכה הזאת, שכל פעם שיש הפגנה שהיא קצת לא נוחה, אז אנחנו מתחילים לנסות לצבוע אותה בכל מיני צבעים לא טובים, לוקחים את הכמה מקרים הקיצוניים ומתחילים לשרטט הפגנה ולקרוא לזה של אנרכיסטיים ועוד כל מיני ביטויים שנורא קל תמיד לכנות את המפגינים.

מכל קצוות הקשת, אבל ספציפית עכשיו בעיקר באמת אנשים שבוכים מדם ליבם על המצב, יוצאים מהבית שלהם, בין אם זה בצומת בשבת אחר הצהריים או לבלפור בשבת בערב או בשישי, כי יש להם מצוקה אדירה וכי רע להם. עצם הדיון על איך אנחנו מגבילים אותם ואיך אנחנו מצמצמם את כוחם ומתי אנחנו מנסים לעצור אותם, בעיני כבר פה מתחיל העיוות בדיון. המחשבה של כולנו, כולנו, גם בתוך הקואליציה אני מקווה שכולם יחשבו כך וגם נציגי האופוזיציה צריכים לחשוב שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי שאנשים ירגישו נוח להפגין במדינה,

בכל הקשר. וזה בעיני כבר דבר שלא קורה כרגע, בוא נגיד את האמת. זה לא מנת חלקם של כל חברי הממשלה, שלהפגין זה דבר קריטי שצריך לעשות הכל כדי לשמור על זה. דבר שני, אני חייב להגיד, דיברה פה נציגת המשטרה, אני בטוח שאת מנסה לעשות את עבודתך נאמנה, אבל בעצם את בעצמך הודית כרגע שאתם לא עומדים בנהלים של המכת"זית. בהתחלה דיברת על זה שאתם משתדלים ואז אמרת 'כן, אבל אי אפשר לירות וזה מסובך וזה מרחוק'. אז אם זאת הסיטואציה, יכול להיות שצריך לבחון את הכלי הזה ולהבין האם השימוש בו הוא דבר הגיוני או לא הגיוני כי ככל שאנחנו רואים, ואמר יפה ידידי, לא מכיר את שמך, שאתם בסרטון שהבאתם מראים שהמכת"זית פוגעת באנשים שנמצאים על המדרכה. אז ברור שכרגע הכלי הזה, נראה שהוא מייצר שימוש לא מידתי כלפי מפגינים ואם אנשים צריכים להתחבא מאחרי מכונית זה אומר שהוא לא משיג את מטרתו. אם אנשים מפחדים לבוא להפגנה שאחר כך,

אנחנו כמדינה נכשלים בתפקיד שלנו להגן על המפגינים וזה לא מצדיק לרגע, אני לא קורא לאף אחד מהם להפר את ההנחיות של מה שהוחלט בהפגנה, זה בסדר גמור, רבים מחבריי נמצאים בהפגנות האלה,

אזרחים שומרי חוק. אבל אנחנו לא יכולים כל הזמן למקד את הדיון בניסיון להחליש את הזכות הכי בסיסית בדמוקרטיה של לצאת להפגין, גם אם זה קשה לנו. תודה רבה רם שפע. ח"כ סונדוס סאלח בבקשה. אני אמשיך מהדברים של ח"כ רם שפע. אבל יותר מזה, אני רוצה לא רק לשמור על הזכות להפגין, אני רוצה לשפר את תנאי החיים שלהם ופחות יצאו להפגנות. אני רוצה לדון בשאלה הכי מרכזית, האנשים האלה עוברים ימים קשים, מצב כלכלי מאוד קשה, אנשים איבדו את מקומות העבודה שלהם, הגיעו לפת לחם, אין להם איך לשלם מים חשמל וארנונה ולא לקנות ספרים לשנת הלימודים החדשה, שספק אם תיפתח, כן או לא, תנאים מאוד קשים האנשים האלה עוברים, ועכשיו אם היו להם 1,000 סיבות לצאת להפגנות ולרחוב, עכשיו יש להם 1,001 סיבות והסיבה החדשה, לחלק מהאוכלוסיות היא סיבה כל כך עיקרית שהיא האלימות המשטרתית. ומי שמופתע מאלימות המשטרה, welcome to the club, האלימות הזו לא חדשה, השימוש ב- - - ואי שמירה על נהלים בעת פיזור הפגנה זה לא חדש, זה כל הזמן, אבל אני שמחה שהדיון עכשיו עולה, זה מאוד חשוב. אם אנחנו מדברים ומסתכלים ושומעים את האמירות של השר לביטחון פנים שהיה אמור להיות שר לביטחון הכללי של כולנו, אבל כנראה שהוא עבר להגדרת תפקיד חדשה, הוא השר לביטחון ראש הממשלה, הוא ממש יכול להביא את רוח המפקד שמשתרשת בהתנהגותם של כל צוותי המשטרה והשוטרים. אז לא פלא שהם מתנהגים ברוח המפקד שלהם, שהוא גם כן גובה מס חדש, מס קורונה. אם לא שמעתם על זה, יש מס רכוש ועוד סוגי מס שונים, אבל יש מס קורונה, שמנסים לגבות כספים גם כן.

זה לא רק המכת"זית, גם כן השימוש בסוסים. למה צריך להכניס את הכלים האלימים האלה לתוך הפגנה שאנשים יצאו לרחובות בעקבות - - - אני מתנגדת לשימוש לסוס ככלי אלים, הוא מעורר פחד אבל גם אגב

להשתמש בו ככלי לפיזור ההפגנה, להפעיל אלימות.

להשתמש בו להפעלת אלימות. אז צריכות להיות המלצות גם כן לשימוש ביחידת הפרשים.

יש כאן נציגות של משרד המשפטים? כן. אני גאל אזריאל, יעוץ וחקיקה במחלקה החוקתית. אני אתחיל בדברים כלליים. חברתי גבי פיסמן מהמחלקה הפלילית תוסיף. בחודשים האחרונים אנחנו עדים להרבה הפגנות שקשורות לקורונה ולהרבה דברים נוספים, ולמרות המגבלות שקשורות למגבלות הבריאותיות, היועץ המשפטי לממשלה שמר מכל משמר על הזכות להפגין כזכות חוקתית בסיסית במשטר דמוקרטי. קיבלנו גם בחודשים האחרונים אבל במיוחד בימים האחרונים, הוגשו כמה וכמה פניות ליועץ המשפטי לממשלה, הדברים הובאו בפניו והוא ביקש שנביא את הדברים כאן בוועדה בצורה מאוד ברורה. שוב, הזכות להפגין וחופש הביטוי הן זכויות חוקתיות בסיסיות במשטר דמוקרטי ובמיוחד אולי עוד יותר בתקופה שבה יש חקיקה לא פשוטה, שאנחנו כממשלה הבאנו גם בחוק הסמכויות המיוחדות, יש התייחסות מיוחדת לזכות להפגין, כך שהממשלה לא תוכל לתקן תקנות שמונעות את האפשרות להפגין וחשוב לומר את הדברים, ולשמור ולאפשר הפגנות, גם בתקופה הלא פשוטה הזאת. יחד עם זאת כמובן שאם יש גילויי אלימות ואם לא ניתן לפזר הפגנות, יש צורך בפעילות של המשטרה כדי להתמודד עם הדברים האלה, כמובן באופן מידתי ושלא עולה על הנדרש. עו"ד גבי פיסמן, אני אוסיף על דבריה של חברתי. השימוש בכוח הוא חלק מסל הכלים שאנחנו - - - למשטרת ישראל ככלי להתמודדות עם - - - לשמירה על הסדר. להתמודדות עם תפקידיה על פי דין. בכלל זה גילוי עבירות, מניעתן וכמובן שמירה על הסדר הציבורי והתמודדות עם הפרות סדר. עלו כאן בתיאורים בוועדה דברים לא פשוטים, ככל שיש אירועים חריגים, הם בוודאי צריכים להיבדק, קודם כל פנימית במשטרת ישראל, ככל שיש דברים שצריכים להגיע לבדיקה של מח"ש, הם גם צריכים לעבור - - - אנחנו פנינו למח"ש,

וניסינו לקבל ממח"ש נתונים לגבי כמה תלונות על שוטרים הגיעו בעת האחרונה בהפגנות האלה שאנחנו רואים, ומח"ש פשוט באופן עקבי, זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו מבקשים נתונים, מח"ש מסרבת לתת לנו נתונים, בטענה שהם לא עושים פילוח, שאין להם רישום של הדברים האלה. אני לא מבינה כל כך את ה-, אז מה הם עושים? צריך להבחין בין נתונים על פילוח - - - אני אפילו אקריא לכם את התשובה. הם אומרים, קודם כל הם אומרים שהנושא הוא לא בטיפול מח"ש אלא באחריות משטרת ישראל, 'אין ביכולתנו לספק את הנתונים הנדרשים כיוון שהתיקים במערכת הממוחשבת של מח"ש והפרקליטות אינם מאופיינים לפי חלוקה נושאית כזאת אלא בעיקר לפי סוג עבירה'. כלומר זה בעצם אומר שאנחנו,

כל פעם שנבקש ממח"ש משהו הם לא יוכלו לתת לנו נתונים כי אין שם שום פילוח ושום דבר. אני מכירה את הקושי הזה של - - - את מכירה את הקושי הזה? לא הגיע הזמן שהקושי הזה ייפתר? זה לא קשור לבחינת התלונות הפרטניות. ככל שיש אירועים פרטניים הם צריכים להיבדק והדברים האלה נעשים באופן שגרתי גם על ידי משטרת ישראל וגם על ידי מח"ש. גם במקרה הזה עלו טענות של אכיפה בררנית, גם הדברים האלה צריכים להיבדק ואנחנו סמוכים ובטוחים שמשטרת ישראל ובכלל זה המפכ"ל, יבדקו את הטענות האלה ויפעלו ככל שנדרש כנגד האכיפה הבררנית או שימוש בכח שלא כדין.

אז אני רוצה לחזור אליך תת-ניצב סיגל בר צבי ראש חטיבת השיטור. האם היה תחקיר של האירוע הזה שאנחנו מדברים עליו היום כל כך הרבה? האם נערך איזה שהוא תחקיר? ברשותך אני רוצה לפני שהיא משיבה להשחיל משפט שאולי הוא יהיה לא כל כך פופולארי אבל חשוב שהוא ייאמר. במסגרת הכלים שיש למשטרה כפי שציינה כאן נציגת משרד המשפטים, הכלי הזה של המכת"זית כמובן הוא חייב להיעשות על פי הנהלים ועל פי דין, אבל לתפיסת עולמי, אם זה יכול למנוע הדבקה של שוטרים בחיכוך קרוב יותר ופחות לסכן אותם בהדבקה של קורונה - - - המכת"זית?

כי יש לנו חוות דעת רפואית שפנה אלינו רופא בעקבות הזה, וטען שהרטבה של המסכות פשוט פוגעת ביכולת שלהן להגן. זה נכון? אני יכולה להציג את חוות הדעת הזאת.

בהינתן שהמדובר כאן באמת על פרק זמן ארוך אחרי השעה 23:00, צריך לחשוב על זה, וההפגנה היא לא חוקית לפרק זמן ארוך, וניתנה התראה, אני מדבר ספציפית על האירוע האחרון שעליו דובר. והסיכון של מאות שוטרים - ואנחנו צריכים את הכוח הזה בסוף - שיידבקו חלילה בקורונה, אני חושב שזה שיקול מבצעי לגיטימי, אבל כמובן בכפוף לכך שהוא נעשה בדיוק בהתאם לנהלים, וזה לא פעם ראשונה לצערי הרב שמשטרת ישראל לא מקפידה על הנהלים שהיא בעצמה קבעה. או.קיי. ח"כ קלנר ממש בקצרה.

ממש בקצרה כי אני גם צריך ללכת. קודם כל אני מחזק אותך גבירתי, בנושא של קציני המשטרה שצריכים להופיע. אנחנו כנסת וצריך לכבד את הכנסת והם צריכים להופיע לדיון אם מזמנים אותם, כמו שכל אחד אחר צריך להופיע. אני רוצה לומר עוד דבר, כולם צריכים לשמור על החוק. כולם, ואני קורא מכאן לכולם לשמור על החוק, וגם על גורמי אכיפת החוק, המשטרה, אני קורא להם לשמור על החוק, גם למפגינים כמובן אני קורא לשמור על החוק, וגם כשמפזרים התקהלות בלתי חוקית צריך לעשות את זה לפי החוק ולא לפי דברים אחרים. אנחנו הגענו למצב של איזה שהוא, נכון, יש פה איזה שהוא דיליי מסוים, נכון היו פה שנים שגם אנחנו ספגנו דיכוי וזה, אבל אני שמח שסוף סוף מיישרים קו ובודקים את הנושא של המשטרה. כן, אנחנו החרדים, גם בציבור הערבי, יש פה גורמים שונים שחטפו וחטפו והגיע הזמן ליישר עם זה קו. אני רוצה להגיד בנושא אחר קצת, בעוד כמה שנים, אני מקווה ומתפלל שהדיליי הזה יהיה יותר קצר, שאנחנו נוכל גם לבדוק טענות כלפי עבירות על החוק בקרב שופטים, בקרב מערכת אכיפת החוק, דברים שעולים היום, הצחנה עולה לשמיים אבל מעדיפים לא לדבר עליהם היום כי יש גוף שאומר שאנחנו צריכים לשמור עליהם, כי הם טהורים ונקיים. תודה רבה. תודה רבה לך. תת-ניצב סיגל בר צבי אני חוזרת אלייך. אני חוזרת על השאלה שלי האם היה תחקיר של האירוע הזה ביום חמישי בלילה. אני אסביר. כל אירוע כזה בסדר גודל כזה וגם הרבה פחות כזה, בטח ובטח שכזה, נבדק ומופקים לקחים לגביו. ככל שיש חריגה נקודתית או חריגות נקודתיות מנוהל, שימוש בכוח, עבודה שהיא לא על פי מה שאנחנו דורשים מהאנשים שלנו לעשות, הדבר הזה מתוחקר ונבדק, מופקים לקחים וגם מיושמים אחר כך בשטח. את לא עונה על שאלתי. אני שואלת לגבי האירוע הספציפי הזה ואני שואלת האם בעקבות הדברים ששמעת כאן, כיוון שאני מצליחה להבין מבין השורות שלא היה תחקיר כזה, האם ייעשה תחקיר כזה. הייתה הפקת לקחים על ההפגנה, אנחנו נעשה תחקיר על האירוע הספציפי הזה שבו לטענת העדויות שאנחנו מקבלים מכם,

לא בצורה מסודרת ולא כתלונה - אנשים נלכדו, אנחנו יודעים מה היה שם, יש לנו את מה שאני הסברתי והסברתי שוב ושוב לגבי ציר העזיבה של המפגינים. אנחנו כמובן נתחקר את זה עד תחום. תודה רבה לך. אני רוצה ברשותך מילה אחת להוסיף לגבי העבודה שלנו. עם בקשה מכם חברי הכנסת לחזק את ידי השוטרים שעומדים גם במרכזים של תחלואה, מוקדי תחלואה, עומדים על הרגליים ארבעה חודשים בעבודה מאוד מאוד קשה, מונעים הרבה מאוד דברים שהם מאוד לא נעימים, עובדים על פי הנחיות של משרד הבריאות, הנחיות שהן חדשות עדיין גם לנו, דורשות מאתנו מאמץ מאוד מאוד גדול, פועלים נגד אלימות, פועלים על מנת לאפשר לכל אחד שרוצה להשמיע קול זעקה, להשמיע קול זעקה, וכמו שאמרתי קודם מאות בחודש, לעתים עשרות ביום. שוטרים שעובדים עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מסכנת, לא תמיד מתגמלת, עם ביקורת שלפעמים קשה מאוד ללכת איתה לישון בלילה, וזה לא מגיע לנו. אני רוצה להביע הזדהות בפני אותם כל אלה שהעידו פה, האנשים שהלכו לאיבוד ולא מצאו את החברים ש להם, אותו בחור שאיבד את המשקפיים, כל מי שהיה בהלם, כל מי שלא מצא את ה דרך, אותו אדם שחטף בפניו ונפצע באוזן, יונתן קימל, אני מקווה שכולכם תחזרו לאיתנכם ונמשיך לראות אתכם מוחים מחאה לגיטימית וחוקית שמסתיימת כמו שצריך בשעה 23:00 בלילה. אני שמחה לשמוע את הדברים האלה. אנחנו נצרף עוד לדיון הזה את עו"ד גונן בן יצחק, כי הם הגישו בג"צ נגד השימוש במכת"זית. אני רוצה לשמוע איפה זה עומד ואחריו את עו"ד עינת פישר. שלום עו"ד גונן בן יצחק. אני יודעת שאתה מכיר את רוב האירועים, את העדויות שהבאנו כאן ואתה מייצג הרבה מהאנשים שבאמת נעצרים בדרך כלל בהפגנות האלה, שם בבלפור והגשתם בג"צ כנגד השימוש במכת"זית.

שלום. אנחנו מחכים בעצם, בית המשפט העליון הורה למדינה להשיב לבג"צ הזה עד היום ב-12:00, הם ביקשו ארכה קצרה עד 16:30 אז עדיין לא קיבלנו את תגובת המדינה. אבל אם נרד רגע למיקרו של העניין, למשטרה יש נהלים, הנהלים האלה לא מיושמים, ראינו גם בסרטון עצמו, אנחנו יודעים מהעדויות, מדובר פה בכלי מאוד מסוכן ואחת השאלות שאני חושב שגם תת ניצב בר צבי צריכה לענות עליו, זה השאלה האם במצב שבו לטענת המשטרה מפרים את הרעש,

תת-ניצב בר צבי אומרת שעה 23:00. אין חוק שמגביל הפגנה לשעה 23:00 אבל קצין משטרה יכול להגיד שההפגנה בלתי חוקית, חוק הרעש בוודאי אומר שמהשעה 23:00 לא צריך להרעיש, השאלה רק האם צריך להשתמש בכלי כל כך מסוכן כמו המכת"זית שאפילו חלק ממפתחיו ראו את הסרטונים ואמרו שהשימוש במכת"זית הוא שימוש שלא נועד, הוא לא על פי הנהלים של הכלי עצמו, האם צריך להשתמש בכלי כל כך מסוכן בנסיבות שבהן הטענה העיקרית נגד המפגינים זה שהם הפרו את הרעש, ואני לא מפחית מהעניין הזה, חוק הוא חוק בסופו של דבר, השאלה רק האם צריך להרוג מפגינים רק משום שהם עשו רעש. וגם לשכנים יש זכויות. אנחנו יודעים שיש פה באמת גם הרבה מאוד אנשים שסובלים מאוד מההפגנות האינטנסיביות האלה וצריך גם

אני מסכים לגמרי, קודם כל השכנים באזור בהחלט סובלים מהעניין, גם יצא לי לדבר איתם. אבל אני אומר שוב, קודם כל בית המשפט העליון בזמנו התייחס לעניין הזה ואמר שבאיזון בין החופש להפגין לבין הנושא של הרעש לעתים החופש להפגין גובר וכמובן שזה עניין של מינון. שוב, אני לא רוצה להכנס לעניין המינונים, אני לא אכנס לשאלות האלה כרגע. אני רק אגיד שמדובר בכלי מסוכן, זה כלי הורג, זה כלי שגורם פציעות. אני ראיתי סרטונים שבהם המפקד למטה מתחת למכת"זית שאומר למפעיל המכת"זית איך להפעיל את הכלי מורה לו בסימנים לירות לראש של המפגינים, למרות שאנחנו יודעים שבנהלים זה בניגוד לנוהל, משום שזה פשוט מסוכן, זה יכול לגרום למוות. ופה השאלה קודם כל, לשאלת הנוהל, לא ניכנס רגע לשאלות הגדולות, אלא השאלה האם הנוהל הזה מתקיים ולמה בעצם, אנחנו מדברים כל הזמן על הנוהל, אבל בוא נזכור שהנוהל הזה הוא לא נוהל שקוף, הוא נוהל שהשגנו בדרך-לא-דרך, שאנחנו מכירים חלקים שלו. הנוהל של הפעלת המכת"זית הוא לא נוהל שקוף. יכול להיות שהגיע הזמן לגבש נוהל מסודר קודם כל לעניין הזה, כדי שגם האזרחים בשטח שלא מכירים את הנוהל, אם ישתמשו נגדם בעניין הזה בניגוד לנוהל יוכלו לפנות ולהתלונן.

אנחנו נכניס את זה לסיכום של הוועדה. תודה רבה לך. עו"ד עינת פישר בבקשה.

תודה. אני המשנה למנכ"ל בתנועת "דרכנו". אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה על הדיון המאוד מאוד חשוב הזה, אני גם אגיד שאנחנו משדרים את הדיון הזה מעבר לשידור בערוץ הכנסת גם בדפי הפייסבוק שלנו ויש לנו כבר מעל לעשרות אלפי צופים בדיון הזה, כך שגם הציבור חושב שהדיון מאוד חשוב. אני רוצה מעבר לדיון ולעיסוק בנושא של שימוש בכוח סביר, אני רוצה רגע להסתכל על ההיבט הבסיסי והעמוק יותר. נאמר כאן גם על ידי יו"ר הוועדה, על ידי חברי הכנסת וגם על ידי המשטרה על החשיבות של זכות ההפגנה ועל העובדה שהמשטרה לא יכולה להסתפק רק בלוודא שלא מופעל כוח סביר, אלא התפקיד של המשטרה הוא להגן על זכות ההפגנה ולאפשר למפגינים למחות ולהפעיל את זכותם הבסיסית והדמוקרטית, ובאמת צריך להגיד שהעדויות שנשמעו כאן מהמפגינים הן קשות מאוד ומצמררות אבל אי אפשר לנתק אותם מדברים אחרים שאנחנו שומעים שהם גם קשים מאוד ומהעדויות שנשמעו לאחרונה מפי השר לביטחון פנים. אנחנו לא יכולים לוותר על הדרישה מכל גופי השליטון לפעול בצורה שהיא לא רק סבירה אלא גם שוויונית והיא גם הוגנת והיא גם דמוקרטית. אני חושבת שהדיון שלנו באמת חשוב והקריאה למשטרה לבצע תחקיר היא חשובה, אבל אנחנו קוראי לוועדה לא לעצור בזה. אנחנו כן מבקשים, בגלל שלא נראה שנעשה פה תחקור אמיתי, לקרוא לוועדת חקירה ממלכתית מיידית שתבדוק לא רק את התנהלות המשטרה בהפגנות האחרונות בבלפור ובכלל אלא גם את ההנחיות שהמשטרה מקבלת וגם את הדברים שנשמעו מהשר לביטחון פנים שמעלים חשש אמיתי לאכיפה בררנית ולפגיעה בזכויות יסוד דמוקרטיות. אנחנו חושבים שהגיעה העת שגם הוועדה הזאת תקרא למינוי מהיר ומידי של מפכ"ל קבוע, עצמאי, שיחזק את המשטרה ויסיר כל ניראות אפילו של ניגוד עניינים. אני רוצה לחזור על דברים שנאמרו פה, אם אנחנו נחיה בעולם שבו מפגינים יפחדו לצאת מהבית גם אם הם יודעים, כמו ששמענו כאן, שהם לא הולכים לעשות שום דבר לא חוקי או אלים, אבל הם יפחדו שיופעל נגדם כוח שרירותי ולא סביר מטעמים לא ענייניים, הנזק לדמוקרטיה יהיה עצום וארוך טווח ויהיה קשה מאוד לתקן אותו. אני רק מבקש למען הגילוי הנאות להשלים את הדברים שאמר כבוד המשנה לנשיאת העליון, השופט חנן מלצר ביחס לארגון שאת מייצגת שהוא מוגדר גוף פעיל בבחירות והוא גוף פוליטי ולכן חשוב שזה ייאמר גם לפרוטוקול. עינת פישר-לאלו: לא הסתרתי, תנועת דרכנו מייצגת ערכים מאוד ברורים של דמוקרטיה, של שוויון, של פלורליזם.

הדברים נאמרו לפרוטוקול. הכל בסדר.

סליחה, אפשר ממש נקודה? לא, אני מצטערת. ב-16:00 מתחילה מליאת הכנסת.

למשטרה יש את הכלי הכי פשוט וזה המעצרים, והיא לא משתמשת בו כי היא עצלנית. היא אומרת 'בוא נכסח אותם וזהו'. אני לא חושבת שזה הפתרון. אני חושבת שאנחנו יכולים להכיל קצת יותר הפגנות מכל הסוגים ומכל המינים. אני אומר אם כבר הם משתמשים - - - תודה רבה. אני מבקשת עוד סבב קצר. עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח. שלוש דקות בבקשה. אני אדבר ממש בקצרה כי באמת העדויות שנשמעו פה הן בעצם הדבר החזק ביותר. אני חושבת שמכל מה שנשמע פה עולה מסקנה מאוד ברורה שהכלי הזה, המכת"זית, היא פשוט לא אמצעי שמתאים לפיזור מפגינים. באופן מובנה הכלי הזה שבעצם יורה בצורה בלתי מובחנת כלפי כל מי שנמצא באזור, בין אם הוא נמצא על המדרכה ובין אם הוא מנסה לברוח מהמקום, הכלי הזה פוגע באנשים האלה בצורה לא מידתית. הנוהל לא מאפשר בכלל ליישם אותו בצורה, לעמוד בנוהל הזה שקובע שצריך להתיז בצורה מדויקת. אין שום אפשרות להתיז במכת"זית בצורה מדויקת כשהסילון הוא בעוצמה כל כך גדולה ובהיקף כל כך נרחב. צריך להבין שמדובר בנשק לכל דבר שבמדינות רבות אחרות הוא א סור לשימוש. באנגליה לדוגמה אסרו על שימוש במכת"זית בשנת 2015. אנחנו יחד עם הוועד נגד עינויים מאז 2015 אוספים עדויות על שימוש ועל פציעות של המכת"זית בעיקר כלפי חרדים ויש אנשים שנותרו נכים לכל החיים כתוצאה מהמכת"זית הזאת, והגיע הזמן לבחון באופן כללי ויסודי האם בכלל ראוי להשתמש באמצעי הזה. זאת הסיבה שעשינו את הדיון הזה.

נאמר פה לגבי ההשחרה של הנוהל, נציגת המשטרה אמרה שבכלל לא אמורים לדעת את טווח השימוש הראוי המותר במכת"זית, אני חושבת שזה פסול לחלוטין שהמשטרה ניסתה להסתיר מהציבור מידע כל כך חיוני וחשוב שאנחנו נדע מתי בעצם המשטרה פועלת לפי הנוהל או בניגוד לנוהל. זה פשוט הזוי בעיני שבכלל זה נראה כמשהו הגיוני להסתיר אותו. כפי שאמרנו, אנחנו חושבים שהדבר הזה צריך להיות פתוח והנהלים צריכים להיות ברורים על מנת שאפשר יהיה לבחון אותם. שאלה, איך גבירתי ממליצה באמת לפזר הפרות סדר? אני ממליצה לכולם להסתכל איך מפזרים הפרות סדר במדינות אחרות, יש הרבה מאוד מדינות שלא משתמשות באמצעים בכלל והמשטרה צריכה לפתח את היכולות האלה ובטח לא לכלוא אנשים ולהשתמש נגדם במכת"זית באופן מכוון. האנשים האלה לא השתמשו בכח. להשתמש נגדם בנשק שפוגע בהם, שפוצע אותם, כשהם עצמם לא השתמשו בכח כלפי אף אחד זה לא מידתי וצריך פשוט להפסיק עם זה. משה, זאת הנקודה שאנחנו מנסים להעלות כאן, בדיוק הנקודה הזאת. תודה רבה לך. עו"ד תומר נאור מהתנועה למען איכות השלטון. היא לא נקבע שהיא תנועה פוליטית אבל היא דומה לפוליטית. יש לנו את ח"כ משה ארבל שנותן פרשנות מהצד. אני אוהב אותך, שתדע לך. אני מקשיב לדיונים האלה ואולי נפתח - -- וזה משהו שנאמר פה היום כמה פעמים. שכחנו כבר מה זה כנסת מתפקדת ומה זה פרלמנט שעושה את העבודה שלו כמו שצריך ואני רוצה להחמיא לך יו"ר הוועדה, שזו הפעם הרביעית שאני עולה בשבועות האחרונים. סוף סוף יש פה פיקוח פרלמנטרי הגון,

חברי כנסת שמדברים לעניין במרבית הזמן, וזה נפלא בעיני. מה, זה לא תמיד ככה? - - - מישהו חכם אמר לי פעם 'כשלא צריך לומר את המובן מאליו אני שותק'. יש שני דברים חשובים שאנחנו רוצים לומר. קודם כל באמת להתחבר לדברים ששמעתי פה מחברי הכנסת בתחילת הדיון. המשטרה מפעילה את האמצעים האלה כנגד כלל הציבורים במדינת ישראל ואני חושב שהקולות שנשמעים בזמן האחרון ש'סוף סוף גם השמאלנים מכירים את זה', אלה קולות שלא ראוי שיישמעו, אולי הפוך. אם יש פה - - -שהוא מקום של לדבר על השימוש כנגד כלל הציבורים באלימות משטרתית בשיטור יתר, הפתרון היה צריך להגיע כבר לפני כמה שנים ואני רק אזכיר שכל העניין שאנחנו מכירים את הנהלים היום בכלל מגיע מעתירה שהוגשה לבג"צ על ידי תושבי מאה שערים שאחד מהם גם דיבר פה בתחילת הדיון. שתי נקודות חשובות לעניין הנהלים. קודם כל לגבי מה שקרה ביום חמישי האחרון, פעילים מטעם התנועה לאיכות השלטון הגיעו וחשוב לי לומר שהתנועה לאיכות השליטון הוא ארגון שומר חוק, אנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל, אנחנו סופגים ביקורת מלא מעט מהפעילים בשטח על כך שאנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל. פעילים של התנועה לאיכות השלטון ניסו לעזוב את המקום בשעה 23:00, אני קיבלתי טלפונים היסטריים בשעה 23:10, 23:15 מפעילים שלנו שאמרו 'כולאים אותנו במתחם, לא נותנים לנו לצאת, פנינו לשוטרים בדמעות, ביקשנו לצאת, לא נותנים לנו ואחר כך גם התחילו התזות' אז חשוב שנאמר שלא היה שם ניסיון לחסום כבישים וכן הלאה, היו שם אזרחים שומרי חוק שניסו ללכת הביתה ולא נתנו להם. זה דבר ראשון לגבי אותו אירוע ביום חמישי. דבר שני, דובר פה על עניין נהלי טיפול בהפרות סדר שמפעיל את המכת"זית, יש דרגות שנקבעו באותם נהלים. משטרת ישראל יודעת שהיא צריכה להשתמש באמצעים האלה עלפי חומרת הפרת הסדר שהיא מזהה, והיא יודעת שרק הפרה שמוגדרת כהפרת סדר קשה מדרגה ג' בה המפגינים מתנהגים באופן אלים, רק במחאות כאלה, רק במקרים כאלה מתחילים להשתמש במכת"זית. יש פה שאלה של ביצה ותרנגולת. מה גורם למפגינים, וראיתי את הסרטון דרך אגב, להתחיל להתנהל באופן אלים, האם זה קדם למכת"זית או בא אחר כך, אני לא יודע, ניסיוני בהסברה לימד אותי שלעולם לא להאמין לסרטים ערוכים. אני בא ואומר שיש מידרג, אני לא שוטר, ולא מתיימר להתמחות בשיטור, אני מכבד את משטרת ישראל, יש מידרג, דירדור אמצעים מה שנקרא. אני רוצה לקוות, וכולנו שמענו את ההקלטות שדלפו לפני כמה ימים, אני רוצה לקוות שאין פה איזה שהוא עניין של דירדור אמצעים מהיר על מנת לייצר איזו שהיא הרתעה. אני כבר שומע קולות של אנשים שמפחדים להגיע להפגנות בבלפור כי הם מפחדים להיפגע פיזית. זו לא דרכנו, זו לא דרכה של מדינת ישראל. אני רוצה שוב לסיים בכך שצריך להיות נוהל שקוף, ברור ואחיד לכלל הציבורים, ולומר תודה על הדיון הזה.

תודה רבה לך. אחרונה עו"ד ח"כ לשעבר מלי פולישוק-בלוך, חברת התנועה לטוהר המידות. תודה רבה. אני אעשה מאמצים לא לחזור על דברי אחרים. למעשה אנחנו רואים כאן משטרה שפועלת לפי רוח המפקד. רוח המפקד במקרה הזה זה לא המפכ"ל, לא ממלא המקום שלו אלא השר ששולח אותם באמירות כאלה ואחרות מאוד מאוד חמורות, הופך את המשטרה ללא פחות ממשטרה פוליטית ואסור שזה יקרה. הדברים האלה כבר נאמרו פה. השוטרים נהדרים. צריך להוריד את הכובע. הם עושים עבודה נהדרת, הם חלק מהעם, הם רואים את המצוקות. אבל השר בהתנהגות שלו וגם ראש הממשלה - - - סליחה. אני ממש לא רוצה - - - בשלב הזה - - - - - -זה אסון. זה מה שאני קוראת לכם חברי הכנסת למנוע את זה. כי אסור שזה יקרה, לא הייתי שם בהפגנה הגדולה אבל חברים שלי שהיו אמרו במפורש 'המשטרה לא נתנה לנו לצאת מהמתחם רצינו ללכת ב-23:00' זה אנשים שומרי חוק ברובם. אני הפכתי לאנרכיסטית, חבריי הפכו לאנרכיסטים, זה פשוט לא יכול להיות. אנחנו בתנועה לטוהר המידות פנינו ליועץ המשפטי לממשלה כבר פעמיים על האמירות החמורות ביותר של שר המשטרה, אני קוראת לזה שר המשטרה ולא בטחון פנים משום ש- - - בטחון לתושבים. זה שר משטרה שלא מבין את תפקידו. ואני שוב חוזרת, אני לא באה בטענות למשטרה אלא לשר - - - הבנו את זה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. אני מצטערת אבל בשלב הזה של הדיון אנחנו לא ניקח את הדיון למקום הזה, אני מבקשת רק מי שיכול להוסיף לנו עוד על הנושא. דווקא חשוב לי לסיים את הדיון הזה עם איזו שהיא תחושה קצת של חיבור בעם הזה ודווקא לתת זכות דיבור לילי פרי שהיא בחורה צעירה, שמנסה והולכת ומחלקת פרחים לשוטרים מתוך הכרה בעבודה הקשה שלהם וכולנו יודעים שהם עושים עבודה קשה, ילי בבקשה. בחורה צעירה זו מחמאה נהדרת. בשביל זה היה שווה לבוא. אני בת 49, אני אם חד הורית, אני מצפון הארץ - - - במכתב שלך נשמעת לי צעירה. מחמאה.

קודם כל תודה על ההזמנה ותודה על הוועדה החשובה הזאת ועל הקולות החשובים שנשמעים פה. אני חלק מקבוצת נשים שפועלות בשטח למען מציאות טובה יותר אנחנו נקראות "רשת אחיות", חלק מהפעילות שלנו, ככל שההפגנות והמחאות גדלו והסלימו, הבנו שצריך לייצר איזה שהוא קול אחר. והגינו יזמנו והולדנו את הקמפיין הזה של 'שוטר,

לפני הכל אח'. זה כמה קבצים של גרפיקות שגם הפצנו ברשתות וגם הדפסנו אותם ומסתובבים איתם בהפגנות עצמן. האמת ששלחתי את זה, קיוויתי שאולי תוכלו לשתף את זה במסך אבל אני לא יודעת אם זה אפשרי. כתוצאה מהקמפיין הזה וביוזמות אחרות של אנשים נוספים בשטח נהיו אדוות של עוד כל מיני קבוצות שמחלקים פרחים לשוטרים וכולי. אני רוצה לתאר לכם ברשותכם תיאור מצב של שבת האחרונה בצהריים שכל הקבוצות - - - ילי אני מצטערת, השעה 15:56, ב-16:00 מתחילה המליאה. אני נורא מצטערת, לא נוכל, אבל אני קוראת לכולם לחפש אתכם בפייסבוק ואני חושבת שהחיבור הזה שאתם מנסים לעשות בין האזרחים לבין השוטרים הוא חשוב מאין כמוהו. כולנו בסופו של דבר בני אדם - - - תני לי עוד מילה. אני אומרת, באופן אישי אני גם דואגת לשוטרים עצמם ומצטרפת למה שאמרו על זה שלשים שוטר מול אח ולהגיד לו 'תרביץ לו' בגלל שזו הפקודה שלו זה נוראי ואני דואגת להם כי זה לא הם ואנחנו, כי אנחנו כולנו ביחד, כולנו אזרחים שמפגינים ומממשים את הזכות הדמוקרטית שלנו ואני קוראת מפה להכלה משטרתית. הפגנה זה לא קונצרט רוק שסוגרים ב-23:00, ואני אומרת לכם, יש תנועות שלמות של אנשים שעובדים על איך לחלק פרחים ואיך לשמח ואיך - - - תודה. אני מתנצלת. אני חייבת לקטוע אותך. ילי סליחה, אני מתנצלת שאני צריכה לקטוע אותך אבל יש לי סד זמנים. גם סליחה ח"כ ברוכי, אני מתנצלת אני חייבת לסיים. עשר שניות. קודם כל תודה על הדיון, הוא היה ענייני פורה ויעיל. אני רק מצטט ציטוט של ח"כ מלי פולישוק שאמרה ב-2005: 'את התגובה האלימה והתוקפנית של השוטרים כלפי הסטודנטים באוניברסיטה אני מציעה שיפנו נגד מתנחלים שחוסמים כבישים'. נסיים בזה. תודה רבה. אני מסכמת את הדיון שלנו. הוועדה מודה לכל מי שהגיע, לאזרחים שנפגעו ומסרו את העדות שלהם לחברי וחברות הכנסת ונציגי משרדי הממשלה. כמו שאמרתי בדברי הפתיחה, זכות ההפגנה היא זכות יסוד בדמוקרטיה ועלינו כנבחרי ציבור לעשות הכל כדי לשמור עליה ככזו. הוועדה מכירה בכך שבפני השוטרים והשוטרות אלו ימים מאתגרים וכי הם מבקשים לבצע את עבודתם נאמנה ואנחנו מבינים עד כמה זה קשה. הוועדה קוראת למשטרה לבצע תחקיר עמוק אודות האירועים שהתרחשו בליל חמישי האחרון לאור העדויות הקשות שנשמעו בדיון והסרטונים שהוצגו בפני הוועדה מאותם אירועים. הוועדה מבקשת שממצאי התחקיר אודות האירוע יובאו בפניה בתוך חודש. הוועדה קוראת למשטרה לפעול לגבש נוהל חדש, שקוף וגלוי אודות הכלים שעומדים לרשות השוטרים לשם שמירה על הסדר ולשם טיפול בהפרות סדר. הוועדה רואה באופן חמור את העובדה שהמחלקה לחקירות שוטרים פעם נוספת בחרה שלא להעביר נתונים אותם הוועדה בקישה לקראת הדיון והדבר יועבר לידיעת שר המשפטים ח"כ אבי ניסנקורן. אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 15:58.